תודה רבה שבאתם למרות הקשיים של התנועה בדרך. לפנינו מונח דו"ח מבקר המדינה, מבחינתי הוא דו"ח מאוד חשוב, שמדבר על הדיור הציבורי.

חלק מהחומרים היה בתחום עיסוקי כסגן שר האוצר כל נושא הדיור

יש בערך 50 אלף דירות בדיור הציבורי,

הן דירות שמנוהלות על ידי עמידר.

אמרת שנשארו? כמה דירות? 38 בעמידר.

יש 36 אלף אחרי מסת הרכש שהייתה

ואז הליקויים כל הזמן חוזרים על עצמם באותה דירה.

הצורך שעמידר מעריכה הוא בערך 2000 דירות

בפועל, זה היה 970

התייחסנו לדירות לא ראויות למגורים, התייחסנו גם לפיקוח ובקרה לא מצאנו שמשרד הבינוי והשיכון עצמו בחן את ממצאי הבקרה, היו מעט בקרות של משרד הבינוי

אני מנכ"ל עמידר זה שלושה חודשים.

אם צריך הרחבות או פרטים נוספים, יש בוועדה עצמה גם את אחד הסמנכ"לים שלי. קודם

אני צריך להגיד ביושר שאני עוד לא

כי הדו"ח הזה יצא במאי, אז אנחנו עובדים על זה חצי שנה-שנה. אבל אפשר לראות בוודאות שעל כל

היא הנושא של רמת השירות, מה שאנחנו מכנים ה-SLA. קודם כל, אנחנו עושים ככל יכולתנו כדי לטפל, יש עשרות אלפי תקלות ואנחנו

אין לזה שום - - - זו חוצפה.

זה חוזר לממשלה - - - הם לא מחזיקים, היא אומרת שזה - - - אבל שלא יהיו יתרות.

אין יתרות. זו חברה - - - אם זה היה

האם אתם תהיו המהפכה? הלוואי שעוד שבעה חודשים-שנה ניפגש פה ונשמע שעמידר חברה מופתית,

ליוויתי שבעה מנכ"לים שהתחלפו, לא אחד, כל ההנהלות התחלפו. כמעט שנה השארתם חברה בלי מנכ"ל, ניהלתם אותה עם ממלא

אדוני, אנחנו מכירים את עברך, והלוואי ותביא לעמידר את תרבות הניהול והביצוע מהעבר שלך.

אני בבית הזה כבר עשר שנים,

כאשר - מה לעשות - עמידר מובילה בתלונות הציבור אצל מבקר

אחד הפשעים הכי גדולים שהמשיכו לעשות בעמידר זה לבטל את חוק בן ממשיך, ואז לפנות את אלה שנשארו עם ההורים וסעדו אותם עד יום מותם. חלקם ברווחה, חלקם במצב נפשי, אמרו "ההורים מתו? תצאו מהבית". אנשים שעשו חסד עם ההורים, שנמנעו מלהשאיר את ההורה הזה ערירי

ושמסבסד בפרויקט מחיר למשתכן ומחיר מטרה 300 ו-400 ו-500 אלף שקל לרוכש את הקרקע,

ולא מוכן ללכת לאלה שאין להם בית,

לאפשר להם את הרכש. חוק

האסלה, הצנרת והביוב הרוסים, הצנרת של הכביסה מקולקלת והמים נשטפים לתוך הבית" נכס של מדינת ישראל.

בית ספר בישראל נראה ככה? נכס של המדינה,

מה "לא", מה את אומרת לו לעצור?

הם זרוע הביצוע שלי, ולכן אני אומרת לו לא. שנה שעברה - - - אז תכף נשמע אותך. אני אעצור פה בינתיים.

חושב שליווית את הנושא הזה מרגע היותך ילד, וגם כשחזרת הביתה מקורס קצינים לאותו

קודם כל,

שנכתב כבר לפני שלוש שנים, ובכלל מברכים על כל ביקורת וכל זרקור שניתן על הדיור הציבורי. אנחנו לא פה כדי לסגור את הדיור

אני מצטערת, חבר הכנסת.

ברור. את יודעת כמה ב-2022-2023? זה תקציב דו שנתי,

זה לא לשנה אחת אלא לשנתיים. האם ממשלת ישראל הכניסה בבסיס התקציב כסף לרכישת דירות? אם את לא יודעת - - - אני אגיד רגע

יש הסכמות על רכישה נקודתית, על מבצעי רכש, והם צריכים להיות מתוקצבים. כי פורום קהלת רוצה לחסל את הדיור הציבורי, ואתם נשענים עליו.

אנחנו משתדלים לא פוליטיקה, יש לנו כאן מצב

בסופו של דבר, תקציב המדינה נועד לשמש פעילות

ואני ארחיב עוד מעט על קשיים ברכש, הכספים שהיו צבורים בקרן לא מומשו, ובשל זה לא היה טעם לבוא

אני רוצה למצות את הדיור הציבורי, את המידע.

אבל זאת נושאת מטוסים ענקית מיליארד ו-200 מיליון שקל. יש לזה הרבה היבטים, הסכמי רכש,

יכול להיות שנצטרך לבקש ממשרד מבקר המדינה להכין איזושהי ביקורת בסיסית - - - אנחנו עשינו דו"ח - - - מתי

אבל משרד השיכון, בבקשה, תנסי להגיד את זה בשטף. אני אגן עלייך. אני יכולה לחזור לדו"ח על התחזוקה?

זה בוער בנו.מיבי אני גם רוצה להגיד לך משהו, נציגת השיכון: יש דברים שאתם עושים כי זו

אנחנו נעשה בעוד חצי שנה דיון סגור, כדי שהוא יהיה ממצה, חבר הכנסת ביטון. בעוד חצי שנה זה בסדר, נכון? זה יתן לכם אוויר כדי להתארגן עם ההנהלה החדשה,

אדוני, תרדו פעם אחת לשטח, אנחנו לא מספרים. יש הרבה נתונים שנאמרו כאן,

אנחנו שומעים את עמידר ואת משרד השיכון, והפקידים מתחלפים, וחברי הכנסת מתחלפים

משרד המשפטים זה המשרד שעשה הכי הרבה למען הדיור הציבורי. חבר הכנסת ביטון, בבקשה. אני רוצה לתת לאלה שבאו מרחוק. אגב, הם לא יכולים לקנות דירות מהר, אבל צווי

אבל אם אתה לא מגיע לדרגים בכירים, אלא למוקדנים, זה בדרך כלל נעצר שם,

אם יש לך בבית דלת שבורה, אם זו לא יחידת הורים דלת של חדר ילדים לא תתוקן.

יש מעין "אין תקציב / יש תקציב" תלוי איזו דלת. לא ראיתי

בין אם זה בגלל שאומרים "אין פה זכאות" ואין זמן לפרט,

דלת זה לא כלול וכו', או כי עכשיו נגמר התקציב לשנה הזאת וכו'. לא כל שכן, אוכלוסיות

אחת, למשל, מחדרה - מיטל, שיש לה ילדה נכה. אחרי הרבה מאוד תלאות היא קיבלה את האישורים לדירה מותאמת. כבר שנתיים שהיא לא מצליחה לרכוש דירה, כי הסכום שהאוצר נותן לא

ותעשו עבודה שהיא עבודה מקיפה ולא תספרו לנו כל

אדוני היו"ר. הם כל הזמן מורחים וכל הזמן מספרים עוד סיפור

ואין כלום. למה משרד השיכון לא עומל בימים אלה על תוכנית ארוכת טווח לשיקום הדיור

סליחה שאני אומר, מה שאתם מדברים פה זה קשקוש. תודה רבה לך.

מאי הדר, פעילה באזור קריית שמונה.

בואו נשים את הנתונים בצד כל השאלות שעולות מובילות לנקודה אחת מאוד ספציפית: מי שמאיישים את המשרה

זה בתוך דו"ח המבקר התקציב ירד ל-72 מיליון; ובשנת 2021,

הביצוע היה 87 מיליון. כלומר, התקציב שהוזכר פה שאינו מספיק, שהוא רבע מהנדרש רק לעמידר, ממשיך לרדת. ואלה תקציבי הביצוע,

דובר פה על נושא שמתמשך כבר

8 מיליון שקל,

ואין ברמת השרון דירות ארבעה חדרים ב-1.8 מיליון שקל, אז יש לה סכום שהיא לא יכולה לקנות איתו דירה. אבל אמרנו שזה בנושא

דיירים חוששים מכל מה שלא ידוע.

אבל רצו לשים אותה באיזשהו הוסטל במרכז העיר, בסביבה שלא מתאימה למגורים עם ילדים, בלי

אני רוצה להגיד משהו על הנושא של מוקד, או פניות של - - - אתה בא מהמערכת תסביר לי: תן לי שני משפטים על איך זה דופק ועובד בעמיגור. אתה לוקח אותי לסוף, אני אגיד משהו

אם רוצים לשפץ יותר, מישהו - - - אותך?

כי צריך תקציב מיוחד.

תראה איך אני מקשר לך.

אני מבקש מכם - - - תקחו את חוק גוז'נסקי, תנו אותו לצוות חקיקה, תהיו בבקשה בקשר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון תעשו

אבל מי שבאמת בנה את הבתים האלה זה חברות ממשלתיות,

אגב, אריק שרון נתן ליזמים ערבות על דיור בר השגה מאות אלפי בתים, וכמעט לא מימשו את הערבות

מה שהיא אמרה לגבי פתיחת החלון: מפקח בנייה הגיע לראות ואמר "הכל בסדר, אין מה לעשות, זאת דירה ישנה". אני גר בנווה יעקב, על צלע ההר. מי שמכיר את הקור

אמרתי לו שלהגיד לי לפתוח חלונות זה כמו להגיד לי ללכת לגור בחנייה, בחוץ. לפתוח חלונות בקור הירושלמי על צלע ההר, בית - - - אני קצת מבין במיזוג אוויר

במיזוג אוויר אני מבין לחמם בית כזה, שהוא לא מבודד והחלונות שלו לא מבודדים,

הון תועפות. אני פותח חלון ביום של שמש, לא ביום של גשם, אחרי

אז מחוסר ברירה לקחתי את הדירה, כאשר בכלל ביקשתי לעבור לעיר אחרת. באתי לכאן פשוט כדי

יש תמונות, יש תיעוד. ואז צריך לשלוח עוד מישהו שיבדוק את החשמל, ועוד מישהו שיבדוק את התריסים, ועוד מישהו, וצריך לעשות עוד

לא יום ולא יומיים 35 שנה. בכל - - - תודה. דברים מאוד קשים, ולצערי אין לי פתרון לכל דבר ודבר, אבל תכף ננסה לסכם.

יש לנו את הדו"חות. אל תביאו דו"ח של 200 עמודים. אני רוצה דו"ח מתכלל, שנוכל לדון בתוך הפורום שקבעתי בנושא תחזוקה, והנושא השני הוא נושא הרכש. יש לנו דו"ח שפורסם ב-2020

בדיוק, רעיונות חדשים. או שיבנו בעצמם בתים כמו שבנו פעם,

כי אנחנו לא עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים. תוכנית "לגור בכבוד" של חגי

מה מדינת ישראל עושה בעשר השנים הקרובות?

כמה דירות? יש בנייה, אין בנייה?

תחשבו על זה - - - מספיק שנראה התקדמות ולא נסיגה, שנראה צמיחה ולא דעיכה. זה מה שצריך לראות.